הישיבה מתקיימת בעקבות בקשת שרת הקליטה לשעבר ומנכ"ל המשרד, להצגת אזור אישי באתר משרד העלייה והקליטה בדיון בוועדה. הנה השרה לשעבר הצטרפה אלינו.

אמור היה להתקיים ב-13 בנובמבר 2018 ונדחה בגלל המצב באזור הדרום. מאז גם התפטרה השרה והמנכ"ל ממשיך לעבוד, השרה ל שעבר גם היא חברה בוועדה ולכן אנחנו מקיימים את הדיון בהשתתפותה. האזור הדיגיטלי התפרסם לציבור בתחילת אוגוסט 2018. האתר מיועד לשימושם של העולים החדשים ושל התושבים החוזרים. המידע באתר מופיע בחמש שפות: רוסית,

ספרדית ואנגלית.

שואל שאלה מדוע לא באמהרית. אני אענה. בסדר.

האזור האישי עבור העולה והתושב החוזר בעל ממשק דיגיטלי חדשני. האתר מאפשר באמצעות הזדהות

כניסה לאתר, עדכון פרטים, יצירת קשר עם יועץ הקליטה ומעקב אחר העברת הכספים. מדובר ביוזמה וחשובה. האתר צריך לכלול מידע רלבנטי לעולים בכל תחומי החיים. האתר צריך לדאוג למיצוי זכויות מקסימלי של העולים החדשים ושל התושבים החוזרים. האתר צריך לתת מידע בתחומי הבריאות, הדיור, החינוך והרווחה וביטוח לאומי בנוסף למידע של משרד הקליטה. יש לשקול להכין מידע בנושא הדיור לרכישת דירה בשפת העולים

מה דרוש בעת העסקה. נסח טאבו, הערת אזהרה וכולי. כמו כן יש להסביר את תפקידם של מתווכים, שמאים ועורכי הדין בעסקאות. מידע זה צריך להיות נגיש לכול עולה בשפתו. אנחנו נשמע בתחילה את המנכ"ל ולאחר מכן התייחסות ממי שירצה להתייחס. כבוד המנכ"ל בבקשה. אדוני היושב ראש קודם כל באמת תודה רבה בשביל כולנו, כל עובדי המשרד, זה יום מאוד חשוב כי אנחנו מציגים פרי עבודה של שנתיים וחצי. בתחילת הקדנציה הזאת השרה הטילה עלינו משימה לראות איך אנחנו מתגברים על הקושי בהנגשת המידע, איך אנחנו מגבירים את השקיפות ואיך אנחנו מעלים את הזמינות של המידע שיש לנו ואיך אנחנו עוזרים לעולים למצות את זכויותיהם בצורה מרבית.

הרבה מאוד דיונים, היה צוות עבודה שכל עובדי המשרד הרלבנטיים השתתפו בו והמטרה הייתה באמת לראות איך אנחנו מנגישים את כל המידע שיש לאינטרנט. מה שאנחנו עומדים להציג פה זה באמת פריצת דרך, ויושב פה מנהל ממשל זמין אני חושב שהוא יעיד על כך שזה באמת כך. אני רוצה להודות לממשל זמין ול-GOV.IL על שיתוף הפעולה המדהים שהיה כאן בקידום הדבר הזה ובעצם מה שאתם הולכים לראות זה מראה של המערכות הפנימיות של המשרד, אחד לאחד. יש כאן שקיפות מלאה. המצגת תהיה מאוד קצרה, ולאחר מכן אנחנו נראה לכם בלייב איך האזור האישי הזה עובד ויש עוד מערכת אחת שנציג אותה לפני, היא נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים אבל גם חשוב מאוד שתראו אותה.

כמובן תיוק של הרבה מאוד ניירות, הרבה מאוד בירוקרטיה, תורים ארוכים, ניירת,

טלפונים, הודעות, היה באמת אתגר מאוד גדול לטפל בכל העולים והיום אנחנו שינינו את האסטרטגיה, קבענו את קהלי היעד ואנחנו מתמקדים בשלושה קהלי יעד עיקריים: עולים פוטנציאלים טרום עליה, שנדבר על מערכת חדשה שפיתחנו, ותושבים חוזרים ועולים לאחר עליה, זה אותו אזור אישי שאנחנו נרחיב מאוד את הדיבור שלנו. אתם יכולים לראות שבטרום עליה העולה אמור וחייב לקבל מידע כללי על מה זה עליה, מה זה מדינת ישראל, איזה תכניות מחכות לו, אחר כך יש תהליך מאוד מסודר שמתבצע באמצעות "אופק ישראלי" שהמנכ"ל שלו שמעון כהן נמצא כאן, שאנחנו עובדים שם בשיתוף פעולה עם אופק ישראלי, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית,

אחרי הקליטה הראשונית של הבנאדם בנתב"ג, הוא מקבל תעודת זהות, הוא מקבל את הגישה לאזור האישי ואנחנו יכולים להתחיל להנגיש לו את המידע הרלוונטי ספציפית אליו. אז בעצם כמו שאמרתי יש לנו שתי מערכות: אחת זה האזור האישי שנדבר עליו טיפה יותר מאוחר וכלי מיצוי זכויות טרום עליה. אמרנו, זה דמו, אז זה נמצא בתהליכי פיתוח מאוד מאוד מתקדמים. המערכת שאנחנו עומדים להציג מיועדת לשליחי העלייה שנמצאים בחו"ל, שזה עובדי הסוכנות היהודית, אופק ישראלי וההסתדרות הציונית, שכאשר הם יושבים אל מול העולה הפוטנציאלי, הם יוכלו לתת לו את כל המידע הרלבנטי. כמובן זה יהיה בכל השפות הרלבנטיות של העולים. אתם יכולים לראות שהדף הראשון שכרגע מוצג במערכת, זה הדף שבו אותו עובד, אותו יועץ עליה מגדיר בדיוק את הפרופיל של העולה הפוטנציאלי ובאמצעות ההגדרה הזאת הוא יכול לקבל את כל התכניות. אפשר לראות כאן את כל התכניות וסוגי הסיוע שרלבנטיים ספציפית לאותה משפחה, לאותו עולה - - - באילו תחומים? בכלל תחומי העלייה. בכל מה שקשור

שהאדם מקבל ממשרד העלייה והקליטה. מכאן אפשר להגיע עם לינק, אתם רואים שהלינק הוא אקטיבי, למידע המפורט יותר בתוך האתר של המשרד, וגם אפשר לבצע תדפיס של כל התכניות הרלבנטיות, כך העולה בעצם הרבה יותר מוכן ויש לו את כל המידע ואותם האתגרים שהיו לנו בעבר של פערים בין מה ששליחי העלייה היו נותנים לעולים טרום העלייה ואז מה שאנשים היו מקבלים בארץ מתבטלים, כמו שאתם רואים אפשר להגיע לכל מקום ומקום. חשוב להבין שרוב שליחי העלייה הם כן דוברי השפה העברית ויחד עם זאת עדיין הנגשנו את זה בשפות האחרות, זה הולך להיות בכל השפות באנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית ואני מאמין שהכלי הזה הול להכנס לפעולה החל מתחילת השנה הבאה. אני רוצה גם להגיד תודה מיוחדת, לפני שנעבור לאזור האישי, לאגף מערכות מידע, שעשה כאן מהפכה. כי לקחת ואני לא יודע מי מבין כאן בתכנות, אני פחות מבין אבל אני יכול להגיד שלקחת את כל המערכות המסואבות והמסובכות שקיימות במשרד ולהפוך אותן

זה באמת תהליך שלא כל חברה עסקית אפילו עוברת אותו, ואני מאוד שמח שאנחנו הראשונים בממשלה שעושים את זה ואני גם יודע שהממשלה כולה הולכת לכיוון הזה ובתחילת השנה, ברבעון הראשון, גם הממשלה עומדת להציג אזור אישי שהוא כולל לכלל אזרחי ישראל. אז אני שמח שאנחנו סוג של חלוצים. כמו שאתם יכולים לראות אלה הנתונים. ב-4 בנובמבר 2018 זה עלה לאוויר, עלה בשקט כי רצינו לוודא בתקופת הרצה שהדבר הזה עובד.

96,000 אנשים גלשו בדף הנחיתה, 1,250 עולים הזדהו ונכנסו לאזור האישי כדי לבדוק את זכאותם ולקבל את המידע ויש לנו יעד מאוד ברור, עד סוף 2019 אנחנו רוצים לראות 40,000

שנכנסו לאתר, נכנסו לאזור האישי, הזדהו והם משתמשים בשירותים שהאזור האישי הזה נותן. חשוב להבין שזו לא רק הנגשת מידע, זה גם הרבה מאוד שירותים שאנחנו נותנים בצורה דיגיטלית. אם פעם בשביל כל נייר וכל אישור היה צריך לבוא למשרד, לקבוע תור ולקבל חתימה של יועץ, היום את כל הדברים האלה אפשר לעשות באתר, ואז אנחנו הופכים את הפגישות עם היועצים לבעלות תוכן, בעלות משמעות והיועצים הופכים להיות באמת יועצים במטרה לסייע לעולים בקשיים ובאתגרים שיש בפניהם. נציג כעת סרטון של כמה שניות. (מוקרן סרטון) כמובן שהאזור האישי הוא רספונסיבי לחלוטין. זאת אומרת שאפשר להשתמש בו גם במחשב הרגיל, גם בנייד, גם בטאבלט, בכל מקום.

כך זה נראה. זה נקרא אוטוסטראדת שירותי מידע, יש מערכות ליבה של משרד העלייה והקליטה, אתם יכולים לראות את כל המורכבות של זה, ובסוף הכל משתקף און ליין בתוך האזור האישי ואם העולה עושה שינויים באזור האישי, זה משתקף מיד בתוך מערכות הליבה של המשרד. כמובן יתרונות עבור העולה, קודם כל אחד הדברים שאנחנו פועלים לאורם כבר במשך שנתיים, זה לראות איך אנחנו מגדירים את הוודאות של העולים בתהליך הקליטה, אז כמובן הדבר הזה הופך את הוודאות להרבה יותר גבוהה, כי בעצם הכל נגיש, הכל נמצא שם. עוד מעט נראה זאת. העולה נמצא במרכז, הכל סביבו, כל התכניות וכל המידע שקיים באזור האישי רלבנטי לעולה הזה ספציפית, זאת אומרת הוא כבר לא צרך לנבור בתוך ערימות מידע ולחפש מה רלבנטי אליו, הוא נכנס ורואה רק מה רלבנטי לו. כמובן שהממשק ידידותי ומאובטח.

חייב לציין שוב את GOV.IL וממשל זמין על הסיוע שנתנו לנו, זה בכלל לא מובן מאליו. באמת נתנו לנו עדיפות ותיעדוף בקידום מהלכים וזה מאוד חשוב, ותודה רבה. לא צריך להזדהות 80,000 פעם. אתה מזדהה פעם אחת, קיבלת יוזר וסיסמה, עם זה אתה משתמש, עם זה אתה נכנס. ואם שכחת? אז יש דרך להחזיר כמו בכל מערכת אינטרנטית ודיגיטלית. זה ממש לא מסובך. אני רק רוצה להתעכב על הדבר הזה, לגבי הזדהות. המערכת מאוד מאובטחת, האבטחה היא של GOV.IL, ולכן ההזדהות הראשונית היא הזדהות שצריך לבצע אותה בשפה העברית, אני מקווה שאנחנו בסוף כן נתרגם אותה גם לשפות הנוספות. ההזדהות הראשונית כוללת בחירה בין שלושת האופציות: תאריך הנפקה של תעודת הזהות, תאריך הנפקה של דרכון או כרטיס אשראי שהונפק על שם אותו אדם שמזדהה. צריך להבין שמדובר במערכת ממשלתית, מערכת הכי בטוחה שקיימת היום במדינת ישראל ולכן לעולים אין שום סיבה לחשוש. אם יש להם דרכון ותעודת זהות אז הם לא צריכים את כרטיס האשראי, אם אין להם דרכון כי הם לא הנפיקו עדיין, הם יכולים להשתמש בכרטיס האשראי, לא יהיה שום חיוב,

אלה פשוט מאגרי מידע נפרדים והם נועדו על מנת לוודא שבאמת מדובר באותו אדם כי חשוב להגיד ועוד מעט תראו את תוכן האתר אתם תראו את המידע הרגיש והקונפידנציאלי

כל המידע שנמצא באתר רלבנטי עבור העולים. תראו עוד מעט שיש תקשורת דו כיוונית בין המשרד לעולה, יש שם את כל דרכי התקשורת,

גם פרונטלית וגם טלפונית שקיימת בינינו כמשרד, לבין הלקוח שלנו ובעצם אנחנו מקלים עליו את כל אמצעי התקשורת שקיימים. דיברנו על ההזדהות וכמובן זה חוסך המון זמן, עבור הרבה מאוד דברים לא צריך להגיע יותר למשרד ואפשר לעשות את זה מרחוק. הדבר הזה חוסך זמן לעולים, הדבר הזה הופך את הפגישות עם היועצים שלנו, עם העובדים שלנו לבעלות תוכן ומשמעות ולא פגישות בירוקרטיה, וכמובן בגלל שעכשיו לא צריך לנבור בערימות מידע אלא הכל ברור ונהיר מול העיניים, אפשר באמת למצות את כל הזכויות

אתם תראו אחר כך את המפה בתוך האתר אבל זה סוג של "ווייז" עבור העולים. זו בעצם מערכת הניווט של העולים בתהליך הקליטה.

נעבור למערכת עצמה, חשוב לזכור שהיא פה קצת איטית בגלל כל מיני אילוצים טכניים אבל כמובן היא הרבה יותר מהירה. בחרנו להציג לכם ארבעה פרופילים של עולים כאשר נתמקד בזוג קלוד ואן מארי. בגלל שהפרוטוקול פומבי - - - לא. מדובר בדמויות פיקטיביות. שום דבר פה לא אמיתי. אנחנו נציג את רוב האתר על בסיס הפרופיל של הזוג הזה שיש לו שני ילדים, הם עלו מצרפת, הוא רופא, מעוניין לעסוק ברפואה בישראל, היא אמנית צרפתייה ובודקת את האפשרות לעבור הסבה מקצועית לעיצוב פנים, מעבר לזה נגע באברהם שהוא סטודנט בן 27 יוצא אתיופיה וגם בגרגורי

מדען מאוקראינה בן 68. קדימה, נתחיל מקלוד.

זו הכניסה לאזור האישי, זה בעצם דף הבית של האתר שלנו, כך הוא נראה. אנחנו היום במהלך הקמפיין, אתם יכולים לראות למעלה באנר שרץ ומזמין את האנשים להכנס לאזור האישי,

יש את הכניסה עצמה. כמובן שזה בכל השפות, אנחנו נציג את זה בעברית ומדי פעם נעבור לשפות אחרות כדי שתראו את ההמחשה של איך זה עובד בשפות האחרות, אבל בגלל שרוב הקהל כאן מבין עברית נדבר ונציג את הדברים בעברית. זה קלוד, אתם יכולים לראות שמצד שמאל יש פנל שמנווט אותו בתוך האזור האישי, יש את הפרופיל שלו, שם יש את כל המידע עליו. למטה אתם יכולים לראות שהוא יכול לעדכן את הכתובת שלו במשרד הפנים ואת המייל שלו וזה בעצם מתממשק עם משרד הפנים וזה מאוד נגיש, זה מידע בסיסי שיש לנו על העולה ולעולה עלינו. למטה אתם יכולים לראות שאנחנו נותנים לו התראה שיש לו צורך, פריידי תקריאי

יש עדיין תהליכים שצריכים להתבצע באופן פרונטלי, בשלב הזה למשל כל מה שקשור לחשבון בנק צריך להתבצע באופן פרונטלי, לכן העולה מקבל התראה מאוד ברורה שהוא צריך להגיע אלינו. בראשי אתם יכולים לראות, זה בעצם מפת הדרכים, זה אותו "ווייז" שדיברנו. כאן אתם יכולים לראות, למעלה, זה הסכום שהעולה קיבל מאתנו עד עכשיו, זה תאריך העלייה שלו וזה יועץ הקליטה

זאת אומרת הוא יודע איך קוראים ליועץ הקליטה שלו, ולמטה אתם יכולים לראות את כל הפרטים איך ליצור קשר עם יועץ הקליטה. לאחר מכן אתם יכולים לראות את כל התהליכים שהוא צריך לעשות במהלך הקליטה שלו. איפה שאתם רואים וי ירוק, זה אומר שהוא כבר ביצע. פריידי תקריאי. לדוגמה, תעודת זהות כבר יש לו, רישום ילדים, כיוון שזה זוג עם ילדים, רישום ילדים למסגרות חינוך, כמובן גם מידע נוסף, כאשר אם הוא עולה מצרפת, כמובן זה בצרפתית. כאן מיד מנגישים - - - מה יש ברישום ילדים? איך מגיעים לבית ספר? לגן הילדים? בתי ספר, מה הפרוצדורות וכולי. אבל איך הוא מתבצע. למשל לגן זה במועצה - - - ברשות, כמובן. אנחנו נותנים מידע, יש שירותים שלנו שאנחנו מנגישים דיגיטלית - - - אני יודעת את המידע, אבל השאלה שוב, אני אומרת רישום לגן ילדים. רשום שהוא צריך ללכת למועצה? יש תהליך מפורט איך הוא צריך לגשת למועצה לפי מקום מגוריו, מועצה או עירייה, ואיך הוא נרשם. אתם גם יכולים לראות איזה דברים הוא צריך לעשות באופן מיידי ואיזה דברים הוא צריך לעשות בתוך שנה או בתוך שלוש שנים. הדבר הזה מייצר לו תמונה מאוד ברורה אילו פעולות אקטיביות הוא צריך לעשות על מנת שתהליך הקליטה שלו יהיה תהליך אפקטיבי. למטה אתם יכולים לראות את המידע שמונגש ורלבנטי אליו ספציפית לפי הפרופיל שלו. יותר למטה אתם יכולים לראות את השירותים הרלבנטיים אליו. מצד ימין אתם יכולים לראות את דרכי התקשורת, זה מרכז המידע המידע החדש שהקמנו ודיברנו עליו, אלה הפרטים

אפשר לזמן תור מפה או גם מהטלפון, כמעט מכל מקום, לא צריך יותר להתקשר ולחכות שיענו לך, וכהנה וכהנה. כמו שאתם יודעים, המשרד

משרות של מלווי עולים ברשויות. כאן אנחנו נותנים לו את כל המידע על אותם המלווים, ספציפית לרשות שלו. איזה פרויקטורים ואיזה מלווים נמצאים ברשות שלו, לפי השפות. אתם יכולים לראות שיש שם מספרי טלפון, מיילים, באיזה שפות הם מדברים, שמות והכל. כאן זה "תיבת הדואר שלי". "תיבת הדואר שלי". כאן העולה יכול לראות את כל ההתכתבות שלו איתנו, את כל המיילים שהוא קיבל מאתנו, את כל המסרונים שהוא קיבל מאתנו, את כל המסמכים שהפקנו לו, את הכל. הכל שקוף, הוא לא צריך יותר ללכת ולבקש, הכל ניתן למצוא כאן. עם אפשרות הדפסה כמובן. עם אפשרות הדפסה, עם אפשרות שליחה למייל, מה שאת רוצה. כאן הוא יכול, אם הוא כבר מספיק זמן בארץ והוא החליט שהוא רוצה כבר לדבר איתנו בשפה העברית, יש כאן אופציה לשנות את השפה ולמעלה, הוא יכול בעצם לסרב או לקבל אישור, בעצם לתת אישור או לסרב לקבל מאתנו מידע. פריידי תשחקי קצת עם השפות כדי שנראה לכולם שזה עובד בכל השפות. הנה, אתם יכולים לראות שעכשיו זה בצרפתית. שימו לב שאנחנו לא מתרגמים רק את הכותרת, אנחנו מתרגמים את הכל. זה תרגום של כל מילה ומילה. וגם כשמפה יש הפניה לאתר התוכן שלנו, גם

זאת אומרת האדם לא צריך יותר לבדוק "רגע, זה עכשיו בעברית ואני צריך צרפתית",

מתורגם רק עד המילה האחרונה. כך זה נראה בטלפון הנייד. אתם יכולים לראות שזה מאוד אינטואיטיבי, מאוד קל לשימוש, הכל כדי שהעולים יוכלו באמת להשתמש בזה. העולה יכול לראות כמה כסף הוא קיבל, הוא יכול לראות איזה סוג של בקשות עדיין נמצאות בטפול ומה הוא צריך לעשות כדי לקדם טיפול כזה או אחר. אין דף כללי מה מכיל האתר? תסתכלי, את נכנסת לפה, את יכולה לראות שמצד ימין זה פנל הניווט הראשי שיש בו את כל הדברים שרלבנטי לעולה. נעשה זום, אמרנו סיוע ותשלומים. בואי נעבור לתכנית קליטה אישית, כאן יש תכניות שהן מוצעות לעולה לפי הפרופיל שלו. אתם יכולים לראות שהבחור הזה, הוא רופא, אתם יכולים לראות שיש בשבילו סיוע בתעסוקה, רישוי וקורסים ברישוי וגם קליטה במדע כי הוא רופא. כשנדבר על אשתו תוכלו לראות שחלק מהדברים לא יופיעו בגלל שהם לא רלבנטיים אליה. אם נרד למטה, אתם יכולים לראות תכניות שכבר בוצעו. תכניות סיוע שבוצעו. זה כמובן כמו שדיברנו, גם במערכת הקודמת, הוא יכול להדפיס את ריכוז כל התכניות, לבוא ליועץ הקליטה שלו בסניף ולהגיד לו "זה מגיע לי וזה מגיע לי", הכל כדי שבאמת הוא יוכל למצות את הזכויות שלו כמה שניתן. מידע על ביטוח לאומי גם יש? יש הפניה לאתר של ביטוח לאומי. אני הקמתי אתר ששמו - - - יש ממש מידע לעולים חדשים ספציפית.

כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו ממשיכים בתוכן שמותאם אישית ספציפית אליו. תוכלו לראות, למשל רשימת מקצועות שהם דורשי רישוי.

צריך לדעת אילו מקצועות דורשי רישוי, הוא נכנס ורואה את כל המידע שרלבנטי ספציפית אליו. יומן קשר וביקורים, כאן העולה יכול לראות מתי הוא היה אצלנו, על מה דיברנו איתו והוא יכול להדפיס אישור שהוא היה בפגישה. הרבה פעמים העולים צריכים את זה לעבודה, חיילים צריכים את זה, סטודנטים צריכים את זה, הכל כמובן ניתן לעשות בלחיצת כפתור הדפסה, אפשר גם לשלוח מפה את הדברים. דבר נוסף זה שאלון תעסוקה. העולה בשלביו הראשונים בישראל מגיע אלינו על מנת למלא שאלון תעסוקה. שאלון התעסוקה נועד להוות כלי גם בשבילנו וגם בשבילו כדי להכווין אותנו אחרי זה בעולם התעסוקתי בישראל. אז אם פעם הוא היה מגיע אלינו, יושב אצלנו במשרד יחד עם היועצת,

מביא אישור כזה ואחר, כרגע הוא יכול לעשות את זה אצלו בבית, מתי שנוח לו, והדבר הזה ברגע שהוא מילא אותו, תוכלו לראות כשניכנס פנימה, שזה אינטראקטיבי, התוכן משתנה

והדבר הזה מגיע בסופו של דבר ליועצת הקליטה. אגב, גם אם הוא ממלא את זה בצרפתית, ספרדית או בכל שפה אחרת, אצל יועץ הקליטה זה מופיע בעברית. זאת אומר זה מתורגם הפוך, ואז בעצם הוא לא צריך לבזבז את הזמן שלו, הוא יכול לעשות את זה מתי שנוח לו, פריידי אוהבת לומר "ברכבת,

איפה שהוא רוצה, על מנת שיהיה לו קל עד כמה שניתן, וגם שהוא יוכל לחשוב מה הוא באמת רוצה, כי על בסיס הדבר הזה אנחנו מנגישים לו אחר כך סיועים שרלבנטיים ספציפית למה שהוא בחר, למה שהוא רוצה, לניסיון שלו, להשכלה שלו וכהנה וכהנה. עכשיו אנחנו נרענן, נעבור לאשתו ואז - - - מצטרף אלינו חבר הכנסת יואל רזבוזוב חבר הוועדה. בינתיים עד שזה יסתדר, השימוש בפלטפורמה דיגיטלית זה יותר לדור הצעיר. יש אנשים שהם בגיל יותר מתקדם ואולי לא כל כך משתמשים בזה. האם המערכת הישנה תישאר כדי לתת פתרון?

חבל שלא אמרתי את זה בהתחלה. המערכת הזאת לא באה להחליף מערכות קיימות. יועצי הקליטה נשארים במקומות שלהם, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנשים שאין להם נגישות אינטרנטית כמובן יוכלו לגשת למשרד, ויותר מזה, היום הרחבנו את הפעולה שלנו במענה הטלפוני באמצעות מרכז המידע שלנו כך שהעולה לא חייב להתקשר לסניף, הוא יכול להתקשר

ולקבל את כל המידע. אן מארין

אשתו של קלוד כפי שאתם זוכרים. לא נעבור על אותם הדברים אבל אתם יכולים לראות שהדברים שמופיעים אצלה הם רלבנטיים לה ולא רלבנטיים אליו או לא רלבנטיים

מה שרצינו להראות פה זה את

עד שזה עולה, אני רוצה

נמצאים בעוד כמה פיתוחים נוספים שנועדו לשפר את השירות שלנו ואת הנגישות של העולים. אנחנו כבר שמנו כמעט בכל המרחבים לוח משוב שבו העולה יכול לבוא ולהעריך את השירות שהוא קיבל

כל זה מתנקז אצלנו במטה ואנחנו נבצע לאחר מכן ניתוחים של הדבר הזה.

כל הנושא של התייצבות לתעסוקה, אם פעם העולה היה צריך להגיע פעמיים בחודש ולראות את היועץ פיזית רק בשביל לקבל חתימה, החל משנה הבאה זה כבר פג תוקף, ויש לנו בכל משרד, בכל סניף שלנו יש סניפומט, מכונה שבה העולה יוכל להזדהות ולהתייצב. זה לא אומר שהוא לא יגיע לחלק מהפגישות הפרונטליות,

הן עדיין נועדו כדי לראות איך מסייעים בתעסוקה. אם יש לו שאלה ספציפית הוא יכול להוסיף שאלות?

הוא לא יכול להוסיף שם שאלה, הוא פשוט יכול לקבוע תור. לא בהתייצבות. - - - כדי לקבל מידע והוא רוצה שאלה נוספת כלומר שיענו לו - - - אני אגיד עוד משהו שלא אמרתי בהתחלה. הדבר הזה זה רק התחלה. יש לנו צוות שממשיך לעבוד על פיתוחים נוספים כדי לראות איך אנחנו יכולים להעמיק את השירותים ולהרחיב אותם, כבר אני יכול להגיד לכם שא נחנו עובדים על חיתום דיגיטלי, כלומר שאנשים יוכלו לחתום מרחוק, וגם על נושא של הצ'ט, ברגע שנתארגן ארגונית לדבר הזה, נוכל גם להפעיל צ'ט, ועוד כל מיני פיתוחים ודברים נוספים שאפשר לעשות. הנה אנחנו אצל

והיא צריכה למלא עכשיו שאלון

כמובן שהיא יכולה לעשות את זה בשפה שנוחה לה אבל אנחנו לצורך ההנגשה נעשה את זה בעברית. אתם יכולים לראות: "האם מעוניינת בתעסוקה" כן/לא. היא בוחרת "כן" ואז יש פה המון שאלות שהיא צריכה לענות עליהן, היא יכולה לעשות את זה מתי שנוח לה, וכל פעם לפי התשובות שלה היא מקבלת את התשובות הרלבנטיות לה. כפי שאמרתי, בסופו של התהליך ברגע שהיא לוחצת "submit" "שלח", הדבר הזה מגיע ליועץ הקליטה, יועץ הקליטה מקבל חיווי שאן מארין מילאה את שאלון התעסוקה שלה וניתן לזמן אותה ולראות איך מתקדמים איתה. אתם יכולים לראות שהיא בוחרת שם שפות, היא יכולה לעשות את כל הדברים האלה בבית, כולל לצרף את כל האישורים, לא צריך יותר לבוא, אפשר לסרוק ולצרף מסמכים לתוך האתר ואז אנחנו נראה את זה בתוך המערכות שלנו. זה בעצם סיוע בתשלומים, אתם יכולים לראות שהם עלו לאזור נגב-גליל אז הם מקבלים סיוע

אתם יכולים לראות שהיא קיבלה סיוע בקידום העסקה, היא קיבלה שוברים לאולפן, היא קיבלה קורסים מקצועיים של המשרד, היא גם קיבלה כפי שדיברנו על התייצבות אז היא קיבלה אבטלה מטעם משרד העלייה והקליטה וכהנה וכהנה. כאן בעצם זו תיבת הדואר של העולה, היא יכולה לראות כאן את כל התקשורת שלה איתנו,

ואם זה באישורים שהונפקו על ידי המשרד. זו למשל דוגמה של מסמך שהיא מקבלת על כך שהיא התקבלה כאמנית מצטיינת,

בסופו של דבר המסמך הזה נשאר בתוך האזור האישי ובכל זמן שהיא צריכה אותו

עולים מיועדים גם יכולים להשתמש בזה?

זה. נעשה סדר. האזור האישי הזה מיועד לאזרחי מדינת ישראל בגלל שההזדהות כאן היא באמצעות GOV.IL ובשביל זה אתה צריך תעודת זהות. לפני שהצטרפת לישיבה הצגנו מערכת נוספת שהיא בעצם די מקבילה לזו, שנועדה ליועצי העלייה של הסוכנות היהודית, של ההסתדרות הציונית ושל אופק ישראלי שנמצאים בחו"ל, ששם הם יכולים לראות פחות או יותר אותו דבר, לפי הפרופיל הספציפי של המשפחה שיושבת מולו. זה כדי למנוע באמת אי דיוקים במה שנמסר בחו"ל. גם אינפורמציה לעולים פוטנציאליים.

הנה גריגורי, בגלל שהוא בגיל הפנסיה הוא כמובן זכאי לדיור ציבורי. אתם יכולים לראות שגם כאן המידע מאוד מאוד שקוף, גריגורי תיעדף שלוש רשויות שבהן הוא יכול לעמוד בתור, ובשלושת הרשויות האלה הוא הבטיח איפה הוא עומד בתור, מה המספר שלו בתור, וכך בעצם אנחנו מנגישים את כל המידע הרלבנטי והאפשרי לעולים החדשים. אתם יכולים לראות שבגלל שהוא מדען, בתכנית הקליטה האישית שלו מופיע לו "קליטה במדע", איך הוא יכול להיקלט ולהחשב כמדען במדינת ישראל ובתוכן מותאם אישית גם כאן יהיו דברים שרלבנטיים ספציפית אליו,

דברים שלא רלבנטיים אליו. אז אם אתה סטודנט, תראה את הדברים של סטודנט ואם אתה חייל יופיע מידע שרלבנטי עבורך כחייל וכהנה וכהנה.

אברהם התחיל כבר ללמוד במסגרת מינהל הסטודנטים של משרד העלייה והקליטה וכל המידע שרלבנטי עבור אברהם מופיע כאן, אתם יכולים לראות את כל הסיועים שהוא קיבל, בכסף, אתם יכולים לראות כאן שמצוין "מינהל סטודנטים", "סיוע לעולים יוצאי אתיופיה" וכהנה וכהנה.

הראשי מופיע סך כל הכסף שהוא קיבל. אתם יכולים לראות שמאז שהוא עלה ב-2015 אברהם קיבל ממשרד העלייה והקליטה סיוע בסך 61,000 שקל. אתם יכולים לראות שהמידע שמוצג כאן, התכניות והאירועים שמוצגים כאן הם רלבנטיים לקהל היעד הספציפי, מועד אחרון להגשת סיוע למינהל הסטודנטים,

ואז משם הוא יכול להכנס ממש ללינק איך להיכנס ואיך להירשם. יושב כאן סמנכ"ל חטיבת הפרט איציק, והוא יכול להגיד ולהעיד שהיום הסטודנטים כמעט ולא צריכים להגיע אלינו, רק פעם אחת כדי להירשם ובזה זה נגמר. אתם יכולים לראות שהמידע שמופיע כאן, זה התקשורת שהייתה בינינו לבין אברהם, פניה "סטודנט יקר בקשתך נתקבלה" וכהנה וכהנה, את כל זה כמובן הוא יכול להדפיס ושלוח לכולם.

זאת אומרת גם כאן האדם יכול לבחור את הפרופיל שרלבנטי אליו ולהיכנס, ולפי זה האתר משתנה, כל התוכן של האתר משתנה והאדם רואה דברים שרלבנטיים ספציפית אליו. כאן יש חלוקה, אוכלוסיות יעד, עולים חדשים, תושבים חוזרים,

מינהל הסטודנטים, קליטה במדע, מרכז המידע, האזור האישי שדיברנו עליו וכמובן זימון תור. כאן השירותים הרלבנטיים לאותו מאפיין שהבנאדם הכניס למעלה. אם נרד למטה יש את כל החדשות שלנו.

הסיפור הזה, אני לא יודע אם אתם מכירים או לא אבל אני אנצל את ההזדמנות לספר לכם.

בשנת 2018 יצאנו לפרויקט חדש שנקרא "המסך עולה עבור העולים" במשך שנה שלמה עשינו עשרות הצגות בכל רחבי הארץ על ידי תיאטראות מובילים, עשרות אלפי עולים השתתפו בהצגות האלה, מכלל האוכלוסיות. מי שזכאי אלה עולים משנת 1989, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להודות לסמנכ"ל חטיבת רשויות ארגונים וקהילה, מר ולדימיר שקלאר

ובסופו של דבר השנה אמרתי לו,

שנה שעברה לא כל כך רציתי את זה אבל זה עובד, אז בוא נגדיל בשנה הבאה" אז אנחנו נגדיל את הפרויקט הזה ונכניס גם תיאטראות הרבה יותר משמעותיים כמו הבימה וקאמרי וגשר ותיאטרון חיפה ועוד ועוד על מנת שהדבר הזה יצבור תאוצה ונוכל להציג לעולים את התרבות הישראלית כחלק מהשילוב שלהם בארץ. יש עוד משהו שהייתי צריך לומר ולא הזכרתי? - - - ועדות, ועדת ערעורים.

הוועדות שמתקיימות במשרד העלייה והקליטה, ועדות ערעורים וכהנה וכהנה, כל הסטטוסים וכל התשובות מופיעות כאן באתר.

איזה מסמכים הוא צריך להעביר גם כתוב?

הכל כתוב. המידע ברור,

פשוט, לא צריך לנבור יותר בערימות של מידע והדבר הזה בעצם מאפשר לעולים להפסיק להסתמך על מקורות מידע לא מוסמכים. כי אנחנו יודעים שיש הרבה מאד אנשים בעולם שרוצים לסייע, ואני אומר שכולם באמת רוצים לסייע, אבל לא כולם באמת מכירים את הכל ויודעים את הכל. לכן ככל שהעולים ישתמשו במידע שרלבנטי

האתר שלנו שזה בעצם הגורם המוסמך, כך הם יוכלו למצות את הזכויות שלהם בצורה טובה יותר. שוב אני אומר, אנחנו רק התחלנו. זו רק ההתחלה. יש עוד הרבה מאוד דברים שהאתר הזה והאזור האישי הזה מסוגל לעשות. אנחנו בוחנים כל סוג שירות ושירות, חלק מהדברים אפשריים טכנולוגית, חלק מהדברים כרגע לא אפשריים טכנולוגית אבל אנחנו נגיע לזה, חלק מהדברים אפשריים משפטית חלק פחות וגם שם אנחנו מנסים לעבוד כדי להנגיש כמה שיותר מידע לעלים בזמן הרלבנטי. עוד דבר שמאוד חשוב להגיד, הכל פה זמין והכל פה נגיש והכל פה און ליין.

נושאים כמו דיור, כמו ביטוח רלבנטי? כל הנושאים שהמשרד מטפל, זה בפנים. אם זה נגיד ביטוח לאומי, יש הפניה לאתר של ביטוח לאומי ואם זה משרד השיכון, זה מופנה למשרד השיכון. השאלה, שוב, מניסיון העבר.

אני לא אומרת את כל הפרטים של הביטוח הלאומי, אבל מידע בסיסי כללי, קצבת זיקנה,

אני יודעת מניסיון של משרדים שונים, שהם עושים סוג של העברת מידע ממשרד למשרד, שזה יהיה אצלכם. שהוא לא יצטרך לרוץ לאתר של ביטוח לאומי או אתר - - - אני אגיד לך מה אנחנו עושים. נשמע גם מנציג הביטוח הלאומי.

ברגע שנכנסנו לתהליך מול GOV.IL בהתחלה בהכנסת האתר שלנו לתוך האתר GOV.IL אחר כך גם האזור האישי, אני מאוד שמח שהגענו איתם לסיכום על כך שגם כל השירותים של המשרדים הנוספים יתורגמו לשפות העולים. ככה שגם המידע של ביטוח לאומי וגם של רשות האוכלוסין וההגירה, הכל יתורגם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לכם שביוזמתה של סופה לנדבר העברנו החלטת ממשלה שעכשיו בוחנת, שהקימה צוות בין משרדי לבחינת הנגשת שירותי הממשלה בשפות ואנחנו קיימנו כבר ארבעה דיוני על הנושא הזה, יהיו תוצאות מאוד מעניינות ומאוד טובות בנושא הזה,

גם בפרונטלי וגם בכל מיני מכונות שהיום מנגישות מידע ושירותים לעולים החדשים ואנחנו - - - סליחה שאני קוטעת, אם תשימי לב מהאזור האישי העולה מגיע לקישור שמסביר לדוגמה על

כמובן, עם קישור ישירות לאתר הביטוח הלאומי למקום הרלבנטי, כלומר אנחנו הווייז - - - מניסיון של חיפוש באתר הביטוח הלאומי, לישראלים

נציגת הביטוח הלאומי, לא הכל רלבנטי לעולה. מה שרלבנטי לעולה לא רלבנטי - - - לכן אנחנו מנסים לזקק את הדברים ולהפנות - - - אני חוזר לאותו צוות ואני באמת שמח להגיד שגם הנציגים של ביטוח לאומי ושל משרד הבריאות ושל רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד השיכון ומשרד התחבורה וכמובן GOV.IL והממשל הזמין, כולם משתתפים בתוך הדיונים האלה ואני מאמין שלקראת פברואר 2019 אנחנו נוכל להציג מוצר או הצעה לקבינט השרים לעליה וקליטה כדי שתוכל לבחון את השירותים שהממשלה מסוגלת ותוכל להנגיש. תודה.

אני באמת מכל הלב מודה לכל העובדים של המשרד שהשתתפו בבניית המערכת הזאת. עם כל הצניעות, זו בהחלט פריצת דרך ואנחנו הראשונים בממשלה שעשינו את זה,

אני חושב לא רק בממשלה, אלא גם בהרבה מאוד סקטורים אחרים ואני מאוד שמח שהממשלה הולכת לכיוון הזה כך שכל המידע יהיה זמין

לכל האוכלוסיות שרלבנטיות לטפול הממשלה. תודה רבה למנכ"ל. תודה על היוזמה, העשייה, גם לשרת הקליטה וגם למנכ"ל. זו עבודה מאוד מאוד חשובה, גם מבחינת השקיפות של המשרד וגם העניין של הנגישות וההגשה, טרום עליה ולאחר עליה. זה נותן לנו ממש עבודה מקצועית

אני מאוד מודה לכם על העבודה הזאת. הבנתי שמעבר למה שהמשרד מטפל, עושים לינק גם למשרדים הרלבנטיים כדי לקבל אינפורמציה יותר רחבה בכל תחום ותחום ויותר מזה, גם המשרד פועל לכך שהמשרדים הללו יתרגמו את האינפורמציה לשפת העולה. לכן זה מאוד מבורך. לפני שאפנה לשותפים - - - כדאי לפנות לשותפים ואחר כך אני. אז אני פונה למנכ"ל אופק ישראלי. שמעון כהן בבקשה. קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותנו, יו"ר הוועדה, זה דיון מאוד חשוב.

מחר אנחנו מציגים למנכ"ל משרד העלייה והקליט את הפלטפורמה שלנו שאנחנו שוקדים עליה כבר שנה וחצי בנושא איך להנגיש מידע למועמדי עליה, שזה רכיב נוסף בתהליך, ואנחנו מנסים לייצר איזה שהוא רצף בכל המידע וכל תהליכי העבודה. לשאלתך לגבי הנושא של ביטוח לאומי ובטח ישיבו לגבי טיפול בעולים. אחד הדברים שאנחנו מבינים מהשטח זה שהעולה רוצה חיבוק.

שאנשי משרד העלייה והקליטה שנותנים את כל הטיפול הרציף, לפחות בשנה הראשונה והשנה השנייה, זה מקל על קליטת העולים, וזה שזה יושב במקום אחד, זה דבר מבורך, דבר נוסף אדוני היושב ראש, מההבנה שלנו מהשטח, זה שיש ריבוי של מקורות מידע וברגע שמאחדים את זה למקום אחד, ואנחנו מקווים שגם אנחנו נתרום לסיפור הזה, מועמדי העלייה ואחרי זה העולים, יותר קל להם עם התהליכים האלה וזה מאד מבורך. יישר כח למשרד העלייה והקליטה, למנכ"ל לשרה, ואנחנו לרשותכם בכל דבר. תודה. נציגת ביטוח לאומי אגף בכיר. בבקשה.

בכיר בנושא אינטרנט במוסד לביטוח לאומי.

למידע על העולים החדשים בביטוח הלאומי, אני מסכימה עם כל מי שטוען שאי אפשר כך להגיש את כל המידע של ביטוח לאומי לעולה ולעשות לינק לאתר, כי בהחלט הוא יטבע במידע שיש בביטוח הלאומי. אנחנו בנינו אוכלוסיית יעד שנקראת עולים חדשים ובעצם כל עולה חדש יוכל לדעת לפנות למידע הרלבנטי לגביו. אנחנו לא מנגישים לו את כל האתר אלא את המידע הספציפי שהוא צריך לדעת בזמן היותו עולה חדש. כך הזכויות כתובות בצורה מסודרת, אתר שהוא ידידותי, בשפה ברורה ונגישה.

בערבית לא תרגמנו לעולים חדשים זה ברור, אנחנו מסיימים עכשיו תרגום ברוסית,

עברית ויש גם בצרפתית. אנחנו עוד חודש מעלים אתר בצרפתית. השאלה אם לא יכול להיות ממשק

הם יכולים לעשות לינק למידע של עולים חדשים - - - ברגע שהביטוח הלאומי יסיים את עבודתו הם יעבירו לנו את הלינקים ואנחנו נצרף אותם. בעברית זה הסתיים, באנגלית זה הסתיים. אז כבר תעשו את זה. זה כבר מונגש באתר שלכם? כן. יש - - - עולים חדשים. נוכל בהחלט לעשות לינק לשם.

את אמרת עברית אנגלית ו? וצרפתית יהיה בעוד חודש כי - - - את כל האתר בצרפתית וברוסית זה לקראת סיום בעוד שבועיים.

אין לנו אתרים בספרדית. אין לנו הפיכה לאתר בספרדית.

אמהרית יש את כל הזכויות אבל בחוברת. אין לנו אתר. מנהל ממשל זמין יוגב שמני רוצה לדבר. בבקשה. קודם כל אני אתחיל מזה שאני רוצה לפרגן למשרד הקליטה,

לסיגל ולצוות שלה שבאמת עשו עבודה מדהימה. אני בהחלט שמח שהיינו שותפים לאורך כל הדרך בפרויקט המדהים הזה. הבסיס עוד התחיל לפני האזור האישי, דיברנו על GOV.IL, יש אתר אחד לממשלה שבו נמצאים כבר נכון להיום 46 משרדים, שמשרד הקליטה כמובן הוא חלק ממנו, וכפי שראינו גם תוך כדי יש רכיבים ייעודיים שפותחו לדרישת משרד הקליטה שמשפיעים אחר כך גם על משרדים אחרים וזה בהחלט ראוי לציון וזה מאוד מבורך מבחינתנו. אני רוצה בהקשר הזה גם לקרוא לביטוח הלאומי שעדיין לא נמצא ב-GOV.IL, כי בסוף צריך לזכור שאת האזרח, את העולה, לא משנה, מעניין אותו רק כתובת אחת לראות שער אחד לממשלה. בדיוק כפי שעשינו ב- GOV.ILכך עשינו גם בהזדהות, אזרח מזדהה פעם אחת מול הממשלה ולא מול כל משרד בנפרד. לא ביטוח לאומי, ולא שירות התעסוקה ולא שום גוף אחר. כך פעלו גם משרד הקליטה ואני מאוד אשמח גם אם ביטוח לאומי ייכנסו ויהיו חלק ממערכת ההזדהות. חשוב לציין שמערכת ההזדהות משמשת לא רק את משרד הקליטה, היא משמשת גם את האזור האישי שכבר באוויר, אמנם בעליה שקטה אבל כבר באוויר אזור אישי לאזרח, משמשת אנשים שרוצים לצפות בסטטוס התיק המשפטי שלהם במערכת בית המשפט ועוד שירותים נוספים, כמובן רשות האוכלוסין, שינוי כתובת, בדיקת עיכוב יציאה מהארץ ועוד. הזכרתם את הנושא של העברות מידע.

יש וגם המנכ"ל ציין את זה, "שאל פעם אחת בלבד", אנחנו מדברים על מדיניות שהאזרח לא צריך להיות מטורטר במשרדי הממשלה. אם האזרח רוצה לצרוך איזה שהוא שירות, המשרדים ידעו להעביר את המידע ביניהם. מה שאנחנו מאפשרים זה - - - מפתחים תשתית טכנולוגית כדי לאפשר למשרדים להעביר את המידע בצורה קלה. לא יצירת מאגרים אלא להעביר את המידע הרלבנטי כדי שהמשרד יוכל להנגיש אותו. בסופו של דבר מה שהאזרח רואה זה המידע שמשוקף לו מהמשרד הרלבנטי,

כמו שאמרתי, אני באמת שמח על השותפות ויש פה פרויקט מדהים ומתי שהוא זה גם ישתלב מן הסתם גם באזור האישי לאזרח.

יישר כח. רק תתרגמו אותו גם בבקשה.

המשרד לא מפסיק לאתגר אותנו. כבר היום GOV.IL מתורגם לארבע שפות ועוד שתי שפות בדרך, צרפתית וספרדית, ממש בימים הקרובים. באיזה משרדים עוד יש אזור אישי? לביטוח לאומי יש אזור אישי שלהם,

אזור אישי נפרד עם הזדהות נפרדת. כל אזרח יכול להכנס - - - מה שאנחנו פיתחנו זה אזור אישי לאזרח, אגב, הוא כבר באוויר, אתם יכולים להתרשם לבד. כרגע השירותים הראשונים שיש שם זה רק של רשות האוכלוסין ומאתמול שירות אחד של משרד התחבורה. המטרה היא שבסוף כל המשרדים ינגישו את המידע הרלבנטי באזור האישי לאזרח. האם אפשר להעתיק את המודל של משרד הקליטה לכל משרדי הממשלה או שיש בעיה טכנית? קודם כל טכנולוגיה היא לא חסם אף פעם. הטכנולוגיה אפשר לפתור אותה, והטכנולוגיה מאפשרת גם לפתור הרבה חסמים אחרים אז היא בוודאי לא חסם. אנחנו בהחלט היינו שותפים לא רק בהזדהות עצמה, כל הניראות של האזור האישי הוא בניראות של GOV.IL כדי לאפשר לאזרח חוויית שירות אחידה ולא לראות אתר שונה בעיצוב שונה או בחוויית שימוש שונה מאתר לאתר, לכן הכל נעשה

תודה רבה יוגב. נשמע מהסוכנות היהודית. בני בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני באמת נדהם, יוגב גנב ממני מלים, אני חושב שאני כאזרח ישראלי אני משתדל את רוב הדברים שאפשר לעשות באינטרנט, ופורטל אישי ידידותי כזה כמו שיש במשרד הקליטה אין באף מקום. רק שלשום

ב-GOV.IL, לפני שבועיים נולד לי בן ולפני שבועיים מילאתי בקשה לתעודת לידה וזה מאוד מורכב. מה שראינו בהדגמה של אלכס, - - - משרדים אחרים צריכים לקחת דוגמה ולהתאים את זה לשירותים שלהם. אני רוצה להציע הצעה ולחבר בין שני הדברים שהוצגו, העניין של אזור בשביל השליחים ואזור אישי, כי אני חושב שאם העולה הפוטנציאלי והשליחים יראו את האזור, זה גם יכול לשמש פלטפורמה לקידום ולשיווק, שיש - - - ושהוא יעלה, יש פלטפורמה דיגיטלית מאוד ידידותית שתעזור לו ואז אולי באמצעות דמו, שלא מתייחסים אישית למשפחה אלא להרכבים מסוימים, הרי 80% - - - בפרופיל של משפחה ושני ילדים עם מקצוע בתחום ההומניטרי, אז 80% מהמידע - - - יועצת

קודם כל הצעתך התקבלה. כי זה בדיוק מה שקיים. היום כשאתה נכנס לאותה מערכת שהצגנו בהתחלה - - - היא התקבלה לפני שבוע, לפני שידעת.

כשאתה נכנס לאותה מערכת אתה יכול להסתכל על המסך, לאותה מערכת שהצגנו בהתחלה, אז פה בעצם אתה מגדיר את פרופיל

והעולה רואה את כל מה שהוא היה רואה אם הוא היה נכנס עם תעודת זהות שלו אחרי שהוא יעלה, אז זה בעצם אותו דבר. מה שחסר פה באזור האישי או פרו אקטיבה, זאת אומרת אתה לא רק מבצע את השירותים, אלא גם ה- - - לעשות פרו אקטיבה - - - הבנתי.

אני רוצה לשאול אותך כנציג הסוכנות היהודית, אתם יותר בטרום העלייה. השליחים שלכם בכל העולם, איך הם משווקים את האתר הזה ואז שכל עולה חדש יוכל להכנס, כל עולה פוטנציאלי יכול להכנס וללמוד על הזכויות שלו כשהוא יגיע לארץ. קודם כל, כל היועצים שלנו,

גם מקומיים,

כלי העבודה שלהם על השולחן, והם יודעים אותו וגם כמובן עושים את זה בקרב העולים. דבר שני, אנחנו משווקים את זה באמצעות הפעילות ושמעון אולי ירחיב

אדוני היושב ראש, בשבוע הבא אנחנו מקיימים כנס השתלמות מקצועית לרכזי עליה, שבו אנחנו מציגים את כל הכלים האלה, ובין היתר ברגע שמשרד העלייה והקליטה יקבל את ההצעה שלנו לפלטפורמה שאנחנו מציגים, היא תיתן את המענה לכל מי שהוא לא אזרח מדינת ישראל, כי הוא יוכל לראות את הדברים ואת התהליכים ישירות בלי שהוא צריך איזו שהיא זהות ישראלית. לכן אנחנו שוקדים כל הזמן להעביר את האינפורמציה ואת המידע, לכל מי שבא במגע עם מועמד עליה. תודה. איציק אוחנה סמנכ"ל חטיבת הפרט במשרד העלייה והקליטה.

ברשותך אדוני היושב ראש, אני אוסיף רק עוד כמה דברים שהם מאוד חשובים, אני לא צריך לסנגר על זה שזה מהפכה בסדרי גודל, אבל לא רק זה מה שרציתי להגיד, זה רק "נישה" בנוסף למספר פעולות. במקביל לזה עשינו עוד לפני שנה וחצי הרחבה של מניפת הסיועים, כך שבמקום שאנחנו כמשרד לא רואים את העולה, כלומר אם קיבלתי סיוע מינהל, אז די בסיוע מינהל ולא תקבל את שאר הסיועים ולהיפך, אז היום אנחנו רוצים את כל הרצף של העולה. קיבלתי סיוע מינהל? לשם מה עשינו את זה? קודם כל תסיים, תקבל את התואר, פתוחים לך כל הסיועים במניפת הסיועים של תעסוקה. לא קיבלת מזה, מפחיתים לך חצי, אז ראינו את כל הרצף, שקדנו על זה בחטיבת הפרט ופתחנו את מניפת הסיועים כמעט כמעט להכל, אלא במקומות שאנחנו לא רוצים שהעולה ייכנס לבעיה. כלומר, אני נותן לו ואוצ'ר ללמוד משהו ספציפי,

ובמקביל אני אומר לו "תעשה גם אולפן ובמקביל תעשה גם לימודים" ואז בטוח מהשלוש, כנראה תפסת מרובה לא תפסת. זו דוגמה אחת. הדבר השני זה באמת חשיפה והנגשה לכל השותפים.

כל הארגונים בהיבטים שאנחנו עושים פעם בשנה גם חשיפה על כל הדברים שמתחדשים במשרד, לפני חודש וחצי היה כנס שליחים, המנכ"ל חשף את אותה פלטפורמה, אבל מעבר לזה השקידה היא באמת על תהליך ההטמעה וההכרה של אלה כי הם באמת האנשים של point of contact, בהיבט של העולים. נדבך נוסף שמשלים את התהליך, זה באמת כל רכזי התעסוקה והשליחים שנמצאים בקצה, יש להם את הפלטפורמה של המידע שלהם, כל האפיון התעסוקתי, אנחנו מקבלים אותו הגדרנו כדי לא לבלבל יותר מדי את השטח אחת לשלושה חודשים, לקבל את האינפוטים מה אנשים עם מקצועות כאלה או מקצועות חופשיים שאין להם מקצוע, רוצים לעשות, ודרך זה אנחנו בונים תכניות עתידיות להגעה שלו בתחומים השונים, כמו מלונאות, ועשינו תכנית-על של מקבץ מקצועות כדי לפתוח להם תכניות, והם לא בארץ, הם יגיעו כנראה עוד שנה, אז אנחנו כבר בונים, אנחנו מנתחים את הפלטפורמות של האינפורמציה ומזה מפיקים משמעויות. כמובן בונים את כל המסלולים.

ואני לא ארחיב כאן כדי לא להלאות.

משתלב בפסיפס שלם של פעולות, כמובן לטובת המיקסום של הזכויות וההכנה המקדימה, עוד לפני שהוא מגיע לפה. תודה. אסתר בלום, קשרי ממשל, קעליטה בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש, תודה רבה מנכ"ל המשרד והשרה היוצאת, באמת ברכות על הדבר המאוד מאוד מתקדם, אני חושבת שזה יביא הרבה נחת לעולים עצמם שכאשר הם מגיעים לארץ הם לא יודעים מאיפה להתחיל, הם לא יודעים למה הם זכאים ולמה הם לא זכאים. כאן כמו שאמרת זה הווייז שלהם.

אני חושבת שזו פריצת דרך מאוד משמעותית. לא רק בגלל שהיא מנווטת ואנחנו נגיע אל העולה, אנחנו כל הזמן מדברים על נושא של מיצוי זכויות, כאן אני מבינה שבעצם זה המקום כדי שהעולה יקבל ויצליח לממש את כל הזכויות שלו. יש לי כמה שאלות, חבל שנציג GOV.IL יצא כי באמת נתקלתי עם כמה עולים שהגיעו אלי למשרד וניסינו להכנס למערכת. העולה אמר לי פשוט "אסתר, אני לא נכנסת למערכת הזאת, אני לא מכניס את הוויזה שלי עם שלוש הספרות מאחור". התקשרתי למשרד,

זה GOV.IL". התקשרתי ל- GOV.IL שם אמרו לי, "תשמעי, זו באמת מערכת מאוד מאובטחת, זה הכי מאובטח" שם, כמו שהוא הסביר, נמצאים כל הנושאים, החיים של אותו אדם. אם הוא אימץ ילד, אם הוא בתהליך במשטרה, כל דבר נמצא שם,

מאובטח ברמות מאוד גבוהות. מה שלא יהיה, כרגע לעולה החדש שלנו לי נראה

GOV.ILפחות יודע שהעולה החדש, כאשר הוא מגיע לארץ, אין לו תמיד ויזה, וכמובן כמו ש- - - יש דרכון, יש תעודת זהות. דרכון אין לו בשנה הראשונה. לא נכון, יש לו.

אם יש לו דרכון, עוד לא ראיתי אנשים שהגיעו עם הדרכון. תענו לי בסוף. המנכ"ל יענה בסוף. אני רק שואלת כי אותו עולה היה מאוד חסר אונים, מאוד רצה להכנס, מאוד רצה לראות למה הוא זכאי ולמה לא,

"ויזה שלי" וגם צריכים לרשום לא רק את הוויזה, גם שלוש ספרות שיש בגב הכרטיס אז הוא אמר "תראי, זה אני עושה כאשר אני

למה הממשלה צריכה לדעת את הפרטים האלה". נשמח לקבל את כל המידע איך הוא יכול להכנס וממתי הוא מקבל את הדרכון שלו כי לאותו עולה לא היה דרכון כשהוא הגיע אלי למשרד. אני אשמח גם לקבל הבנה לגבי מינהל הסטודנטים, האם זה גם בתוך המערכת או שזו המערכת הקודמת שממשיכה לפעול. לגבי פרטי חשבון בנק, אם כבר התקדמתם כל כך, בבקשה, שגם פרטי חשבון הבנק יהיה אפשר לסרוק אותם, שהבנאדם לא יהיה חייב להגיע, הוא סורק ושולח לכם את זה וכך אנחנו חוסכים עוד כמה שעות של המתנה. לגבי הביטוח הלאומי חבל שהנציגה הלכה. לא משנה אם היא הלכה או לא, את תגידי כי יש פרוטוקול. אני אומר לפרוטוקול, ולשותפים לעשייה כי באמת המשרד וכל הצוות עשה עבודה מאוד מוערכת ואני יודעת כמה שעות זה דורש, על כל חשיבה של כל פרט וכל דבר. נושא של ביטוח לאומי אכן מאוד חשוב וצריך לומר להם את זה ואנחנו נגיד להם. למה? כי בעצם בשנה הראשונה רוב העולים לא נזקקים ולא צריכים להגיע לביטוח הלאומי ואחרי השנה הראשונה פתאום הם לא עברו ואחר כך נצבר להם חוב, אנחנו שמענו על זה כמה פעמים,

שלא משלמים בזמן ופתאום נצבר חוב, יש כאלה שבכלל לא מקבלים את קצבת הילדים בזמן כי הם לא הגיעו והם לא רשומים כמו שצריך. כל הדברים של חובות, לא פחות חשוב בביטוח הלאומי כשהם צריכים לשלם, עדיף שישלמו בזמן ואם באמת הביטוח הלאומי היה ער לנושא זה היה מצוין. שוב ברכות, אנחנו נפיץ את המידע בצרפתית ונעשה כותרות בעניין כי אני חושבת שזה מאוד חשוב, ואם תהיה אפשרות להכנס בדרכים הכי יעילות זה יהיה טוב.

אני אענה. המנכ"ל יענה לך. כמו שאתם מבינים אני מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, אני עדיין לא עובד ב- GOV.ILאבל אחרי שעשינו את הבדיקות התשובות שקיבלנו הן כאלה,

התשובות נראות מאוד הגיוניות. אבל אתה יותר קרוב איתם בתחום - - - אז אני עונה. בעצם המערכת אומרת שהיא צריכה שני מאגרים עצמאיים כדי לוודא שהאדם באמת אותו אדם. לממשלה קיימים שלושה סוגי מאגרים, אחד זה תעודת הזהות מאגר נפרד, שניים דרכון, מאגר נוסף, ושלישי זה כרטיס האשראי. נכון שזה לפעמים קצת מפחיד לרשום את כרטיס האשראי, אבל אם אנחנו כולנו קונים באינטרנט בכל מיני אתרים שהם הרבה פחות מאובטחים

לכן אני חושב שאפשר להסיר את החשש הזה, מה גם שהיום העולים יכולים לקבל דרכון כמעט מיד, לפי החוק הם יכולים ביום למחרת לגשת ולבקש דרכון כך שיש להם את שלושת האפשרויות להזדהות. מי שמפחד לתת כרטיס אשראי כמובן שלא ייתן, אבל שוב פעם אני אומר לכם שמדובר במערכת הכי מאובטחת שיש. חבל שאין כאן מישהו מממשל זמין אבל היינו שואלים אותם כמה אנשים מאז שהוקם האתר

ונכנסו לתוך האתר עם ההזדהות הזאת והאם היו בעיות, אני בטוח שהתשובה שנקבל היא "לאו" בגלל שהאתר הוא אתר של המדינה ומאובטח בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז אם את מדברת עם העולים, אני מבקש ממך שתמסרי להם שיסירו את החשש מליבם ובאמת אפשר להזדהות גם באמצעות כרטיס אשראי כי זה המקום הכי מאובטח באינטרנט שיכול להיות במדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב בבקשה. תודה כבוד היושב ראש, אני חושב שאנחנו עדים כאן לרגע מאוד נדיר בכנסת, שיש איזו שהיא קורלציה בין דיבורים למעשים. באמת אני רוצה לברך את השרה היוצאת סופה לנדבר, זה קרה במשמרת שלה,

באמת קורים פה דברים,

ומשום מה זה לא קרה, שהדברים האלה נראים לנו הכי הגיוניים ולמה הם לא קרו לפני, אבל תמיד לוקח זמן לתהליכים עד שזה יקרה, וכאן זה באמת קרה. איך שזה נראה, זה נראה מאוד יעיל וזה יעזור גם לאנשים בטרום העלייה, אם כמובן נשווק את זה, איך אנחנו מקבלים את העולים וכמובן לאנשים שעלו לארץ. כמובן שאני שומע שהמערכת הרבה יותר נוחה ממה ש- GOV.ILעושים ובאמת אני חושב שדווקא כאן צריך לעזור להם ולדחוף אותם לעשות מערכת נגישה. כמו שאמרתי, רק נשאר לברך כי קורים פה דברים והדברים נעשים בצורה הטובה ביותר. נקודה חשובה כפי שאסתר אמרה, צריך לשמוע את האנשים שמקבלים את העולים ויש תמיד ניואנסים שיכולים לעזור לייעל את המערכת, אז חשוב לשמוע אותם. בטוח שיש עוד כמה נקודות פה ושם, אבל שוב כמו שאמרתי, הדברים קורים וכל הכבוד. ברכות ויישר כח. תודה. סיגל ליבוביץ בבקשה. רציתי להוסיף לדברי המנכ"ל. יוגב אמנם הלך, אבל בתחילת ינואר משוער לעליית מערכת הזדהות חדשה עבור הממשלה, שבנוסף לכל האמצעים שהוזכרו כבר, הולך להתווסף אסתר עוד אמצעי, שזו תעודת זהות חכמה, כך שיעמדו בפני העולה ארבעה אמצעים להזדהות להכנס לתוך האזור האישי. אם גם יורשה לי לומר, ששינוי מען היום נעשה באמצעות אותה הזדהות של הממשלה וקרוב למאות אלפים כבר מאזרחי המדינה ביצעו את שינוי המען באמצעות הכניסה לאותו אתר מאובטח, באותם אמצעים שדוברו. המניפה הולכת ומתרחבת, זה אומר שברגע שיעלו שירותים נוספים מאובטחים למדינה ולעולה תהיה את הסיסמה שהוא ממילא כבר נכנס אלינו לאזור האישי, הוא יוכל לצרוך שירותים מאובטחים, לא שירותים סטטיסטיים וכלליים, באמצעות אותה הזדהות, בין אם זה לשנות את המען, בין אם זה לשנות איזה שהוא מידע - - - סליחה שאני מתפרצת לדברייך,

אני מכירה את הנושא היטב. המידע על שינוי מען צריך להיות אצלכם, כלומר שהעולה שצריך לשנות את המען הוא לא צריך - - - לא רק שזה אצלנו, הוא יכול לעשות את זה אצלנו.

ממומשקים עם רשות האוכלוסין. גם המידע על רכישת דירה שזה לכאורה מידע כללי כי היה לנו דיון פה שאנשים לא ידעו מי זה שמאים ומי זה מתווכים ונסח טאבו,

עולים שלא יודעים את הדברים הבסיסיים, אני לא מדברת שהיא אומרת להכנס לאתר ביטוח לאומי - - - אבל אתר ביטוח לאומי הוא בעצם פלטפורמה נפרדת. אנחנו מדברים על פלטפורמה שהיא אחת לממשלה. נכון. אחת גם לעולה. לעולה כי הוא אזרח המדינה בסופו של דבר. ואם הוא נכנס עם סיסמה לאזור האישי שלנו הוא לא יצטרך להזדהות פעם נוספת ולקבל סיסמה חדשה. הוא באמצעות אותה סיסמה נכנס לאותו שינוי מען או לשינויים אחרים. שינוי מען קורה אצלכם באתר, זה מה שחשוב.

כפי שיוגב אמר הולך לעלות אזור אישי לאזרחי המדינה שכולנו נוכל להכנס ולקבל את אותה הנגשה של שירותים

כמו לדוגמה אם הדרכון שלנו פג תוקף אז שלושה חודשים לפני נקבל איזו שהיא התראה שאומרת לנו "תכנסו לאזור האישי ותוכלו להגיש בקשה לדרכון". מי מאתנו לא עבר חוויה כזו או אחרת של פתאום ברגע האחרון שהוא נזכר לטוס הוא רואה שבאמת הדרכון פג תוקף. כל הרעיון של האזור האישי מעבר לחשיפה היא בעצם לתזמן לנו את אותם שירותים באופן פרו אקטיבי כדי שאנחנו האזרחים נוכל תמיד להיות מוכנים וזמינים לכל מטרה. כפי שיוגב אמר, כשיעלה האזור האישי, אנחנו במשרד העלייה והקליטה נעשה מפגש בין האזור האישי לאזרח לאזור האישי של משרד העלייה והקליטה. זה אומר שמתוך אותה תמונת מסך ראשונית של האזור האישי, הוא יוכל אם הוא ירצה לגשת לאזור האישי של משרד העלייה והקליטה ואז לצרוך את השירותים התפעוליים המותאמים הנוגעים אליו, בלי הצורך לצאת ולהיכנס מחדש.

שרת הקליטה לשעבר, חברת הכנסת סופה לנדבר בבקשה. קודם כל אדוני יושב הראש, אני רוצה לומר לך תודה על האפשרות שנתת למשרד העלייה והקליטה להציג את הפרויקט הזה שלקח שנתיים וחצי ועלה היום בוועדה, ומשרת את העולים. אני רוצה להגיד למנכ"ל, לשותפים, לצוות מערכות, אני יודעת שהשקעתם בזה עבודה ענקית. תודה על מה שעשיתם ותודה בכלל

אני לא אתבייש להגיד שאתם הכי טובים במשרדי הממשלה. כך אני מעריכה. אני נתקלתי שיש בעיה עם הזיהוי,

מפחדים ואנחנו צריכים למצוא איזה שהוא פטנט, ואנחנו דיברנו על זה לפני שעזבתי את המשרד. אז יכול להיות, מכיוון שמפחדים ממסירת פרטי כרטיס האשראי ודרכון לא מיד מזמינים, יכול להיות שאם יש תעודת זהות ואנחנו יודעים שלא מיד יש

להכניס לזיהוי את תעודת העולה שמקבלים מיד כשמגיעים למדינה. זה יכול להיות עוד סוג של זיהוי ותיקחו את זה בחשבון.

כרטיס אשראי או להוסיף את זה כדבר שהוא כבר קיים מהיום הראשון. אדוני יושב הראש, שמעת שהמנכ"ל אמר שחסכנו זמן של יועצים. אז ליועצים יש היום יותר זמן לעשות דברים אחרים ובגובה העיניים כאשר מקבלים את העולה, לתת לו שירות יותר טוב. כשהמשרד התחיל לעבוד על זה, זה היה המשך של שירות שקיפות וזמינות, ובגלל שהמשרד מתמצא בכמה פרויקטים שנותנים שירות יותר טוב ממה שהיה לפני המון שנים. אני בהזדמנות הזאת רוצה להזמין אותך לנתב"ג. אנחנו בסוף החודש נקבל שם את המטוס האחרון שמגיע בשנה האזרחית הזאת ואתה וחברי הוועדה תראו, למשרד תהיה אפשרות להציג לא רק את העולים שמגיעים בשנה הזאת מה המספר נכון להיום, יותר מ-30,000 עם תושבים חוזרים - - - עם תושבים חוזרים יותר מ-30,000. אבל אנחנו בשאיפה שגם במספר העולים נגיע ל-30,000.

כרגע הנתונים די דומים לשנה שעברה, יש 1% של גידול. אני חושבת שיש כאן אפשרות לכל המערכות ולכל השותפים שעובדים על טרום העלייה, לתת מידע לעולה שהוא יכול אחר כך לנצל ולהגיד כשהוא מגיע למדינת ישראל "זה מה שמגיע לי, זה מה שאני צריך לקבל". לפעמים עולים היו

"הציגו לי דברים בצורה אחרת וכאשר אני מגיע למדינה הדברים הם אחרים". מאוד חשוב לתת את הדגש הזה.

לעובדי משרד העלייה והקליטה תודה על מה שעשיתם. זה לא דבר פשוט. אני חושבת שזה שירות נטו לעולה החדש, כמו שאנחנו יודעים לתת את השירות הזה היום בנתב"ג, ולא פעם אחת אמרתי תעודת עולה, תעודת זהות, אפשרות לבחור בנק

לקבל את כל המידע וגם חוברת. אבל היום אנחנו כבר לא צריכים חוברת. חוברת "צעדים ראשונים" יש לכל עולה. המון שנים הייתי חברה בוועדת פניות הציבור - - - היית פעמיים יושבת הראש. הייתי גם יושבת ראש, ובגלל זה קיבלתי לא מעט תלונות על המון פעילויות של משרדים שונים. תמיד הייתי נותנת עצה "תקחו מהפקיד רשימה מה נדרש", ואף פקיד לא היה נותן רשימה כזאת בגלל שהם יודעים שכאשר אדם צריך להגיע פעם נוספת, הוא לא יכול להגיד לבנאדם "אבל אני ביקשתי ממך" ופה יש מערכת שאני חושבת שכל הכבוד למשרד שאני כבר לא שם, אבל אני מעריכה את כל העבודה שהשקיעו המנכ"ל והעובדים במערכות מידע. בפעם הבאה אנחנו צריכים להזמין את

משרד התחבורה שיציגו את הדברים בשפת העולים ושאנחנו נראה מה העבודה שהם עושים.

קיבלנו החלטה בממשלה לתרגם את זה לכל השפות שהעולים מדברים, ואנחנו פה בוועדה יכולים לבדוק עד כמה שזה עובד. תודה רבה לכולם. תודה. יש עוד משרדים שרוצים לומר משהו? כן אסתר בבקשה. רציתי אם אפשר כבוד המנכ"ל, שתתייחס לשאלה של בקשה לפרטי חשבון. אם אפשר להעלות את זה לאוויר? כפי שאמרתי בתחילת הדיון, שיש לנו צוותי המשך שעובדים כדי להגיע למצב שגם את מספר החשבון אפשר יהיה להעלות ובסוף את צריכה לזכור שמדובר בתעבורה כספית שצריכה לעבור בינינו לבין העולה, אז בשלב הזה אנחנו חייבים לוודא שמדובר בעולה הזה ושזה חשבון שלו ולכן אני חושב שכדי לוודא שבאמת הדבר הזה יקרה, כדי להיות בטוחים שאנחנו מעבירים את הכסף לחשבון הנכון אנחנו חייבים הזדהות פרונטלית, ובשלב הזה זה נשאר כך. תודה.

יש לכם מה להתייחס בנושא? לברך על האתר היפה ואנחנו את המידע מעבירים באמצעות מגשרים חינוכיים בין תרבותיים. הבחירה של ההורים היכן ילדיהם ילמדו, בעצם רק לאחר הבחירה הזאת ניתן לדעת בדיוק מה התלמיד יוכל לקבל. תודה. כן בבקשה. אני רוצה קודם כל כמובן לברך על היוזמה, אני רואה המון פוטנציאל במערכת הזאת ובהמשך שלה עם כל השלבים שיהיו בעתיד .רק רציתי להתייחס למה שאמר המנכ"ל לגבי הזדהות פרונטלית. אם אנחנו מדברים על מערכת שהיא מאובטחת ורק הנתונים האישיים של בנאדם יכולים להכנס, אז אני יודע שזה יהיה בעתיד, אבל אני לא רואה סיבה שאם הבנאדם יכול רק להזדהות עם הפרטים האישיים שלו, שלראות את הפרצוף שלו ישנה שם משהו, כי לא אמור להיות לשום אדם אחר את הפרטים של הדרכון שלו וכרטיס האשראי שלו וכל הדברים האחרים שיש שם. כמה מאגרי מידע אתה יודע שדלפו לא מתוך המערכת הנוכחית ועשו בזה שימוש של נוכלים? כשאתה מגיע לכסף, זו בעיה מאוד רצינית. אני לא הייתי רוצה שאני אשנה פרטי חשבון מרחוק, לפחות לא אני, אבל יכול להיות שאני חריג. אנחנו מדברים על רק להכניס מידע של בנאדם. הוא שולח את פרטי ה- - - לא, אתה מבקש לעדכן שינוי בפרטי חשבון בנק, אם הבנתי נכון.

נטע, תשמע, אני אגיד לך ככה, אין ספק, אתה יודע, האויב של הטוב זה

והאויב של המצוין זה המצוין ביותר. כפי שאמרתי, יש לנו צוותי עבודה שעובדים וכרגע יש אתגרים בשביל להכניס את הסיפור של חשבון הבנק, במיוחד ההגשה הראשונית של חשבון בנק של עולה, ואני לא חושב שזה נושא כל כך קריטי, של להגיע פעם אחת למשרד ולהגיש את פרטי החשבון, אחרי שעשינו את כל העבודה הזאת, ואם יש סיכון ולו הכי קטן, אני כמנכ"ל המשרד לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, אלא אם כן אהיה בטוח שלא קיים סיכון. ברגע שאני אהיה בטוח שלא קיים סיכון אז אנחנו נעשה את זה. אני מעדיפה לשמוע שבעצם חייב לראות את הבנאדם ולהיות קשר אישי עם הרכז מאשר לשמוע כל דבר על בעיה בביטחון, באבטחת המידע. גם היום בבנק את לא יכולה לפתוח חשבון בנק מרחוק,

את צריכה להגיע והם צריכים לראות אותך ואת צריכה להזדהות, ויש עוד מערכות נוספות ששם את צריכה להזדהות. אני חושב שהדברים ברורים. בואו נשמע את רשות האוכלוסין וההגירה, יש לכם מה להוסיף?

יש עוד מישהו שרוצה לומר דברים? אני יכול להגיב?

אני מנהל מחוז תל אביב והמרכז במשרד העלייה והקליטה.

דרכון זה תיקון לחוק שהתקבל במחצית השנייה של 2017. מיום הגעת העולה. זה היה תיקון עוול כי העולים היו מקבלים אשרת מעבר ותוקן החוק הזה בקריאה שניה ושלישית והוא יכול לקבל דרכון ביום הגעתו. זה חוק של ישראל ביתנו. זה חוק שהעביר עודד פורר מישראל ביתנו שהיה מנכ"ל משרד העלייה והקליטה. כמה תור יש במשרד הפנים זה שאלה אחרת אבל בעקרון הוא יכול לקבל ביום הראשון,

דבר שני שאני רוצה להגיד, שאני חושב שכשיש כל כך הרבה מידעים שבסוף מתנקזים לאיזה - - - אחת, וזה הדבר היחידי שמטריד אותי. ענין תחזוקת המידע, שמירה על עדכניות המידע של כל הגורמים, היא בעיני המשימה הכי חשובה עכשיו. כי מחר כשנכנס עולה, אני יודע מה הוא יגיד בוועדת ערעורים: "תשמע, היה כתוב באתר ככה". תחזוקת המידע היא מאוד מאוד מאוד חשובה והעדכניות של זה, וזו המשימה של כל מי שמנהל את המידע. טוב. המנכ"ל רשם. הוא יודע את זה. אני אסכם את הדיון. קודם כל זו הצלחה מאוד גדולה למשרד העלייה והקליטה להציג לנו פרויקט כל כך מתקדם

גם מבחינת ההנגשה לעולה החדש וגם מבחינת זה שהאינפורמציה שקופה והעולה יודע גם לפני עליה וגם לאחריה. ועדת העלייה והקליטה מברכת על הפרויקט והיוזמה הברוכה והחשובה של משרד העלייה

חשוב שכל המידע יהיה במשרד העלייה והקליטה כפי שראינו פה, וגם תכנים שחסרים כפי שאמר המנכ"ל

שכל הזמן מקדמים ומחזקים אותו וכך זה חשוב. מאוד חשוב שמשרדי הממשלה ייקחו את המודל הזה ויעתיקו אותו למשרדים שלהם כדי לא להטריח את העולה ממשרד למשרד, שהוא יוכל להכנס דרך אתר אחד ולקבל את כל המידע דרך הלינק בשפתו. לכן חשוב התרגום לכל השפות. אנחנו נפנה לכל המשרדים בעקבות הדיון הזה, בעקבות הצגת הפרויקט, נפנה למשרדי הממשלה ולביטוח הלאומי כדי שהם יעבירו את המידע הרלבנטי לעולה ויתרגמו אותו לשפות. לא קיבלתי הסבר מספק בעניין התרגום לאמהרית, ושמעתי שגם ביטוח לאומי גם - - - יש מספיק דוברי אמהרית בארץ ויש לנו גם מספיק פוטנציאל לעליה, ואני מאמין שכולם יעלו ולכן חשוב מאוד לתרגם גם לשפה האמהרית. אנחנו נשקול לקיים דיון עם משרדי הממשלה הרלבנטיים לקליטת עליה כיוון

לכן אנחנו נקיים דיון עם כל משרדי הממשלה כדי לעודד להמשיך ולעשות בעקבות משרד הקליטה. אתה רוצה לומר כמה מילים?

אני רוצה להגיד לגבי אמהרית. אנחנו שקלנו בכובד ראש גם לנסות להתמודד עם האתגר הזה ועשינו אפילו מחקר שלם בנושא וגילינו שיש עשרות ניבים ודיאלקטים בשפה האמהרית פלוס השפה התיגריט. אלה שצריכים את האמהרית הם יותר פרונטליים ופחות בדיגיטל. עשינו ממש, השקענו בזה הרבה תחקיר. אין דיאלקט אחד שאתה יכול להגיד שהוא רוחבי. יש היום באינטרנט אמהרית - - - יש הרבה ניבים. אנחנו נשב ונדבר על זה. אני חושב שיש מה לעשות בנושא הזה. היום משתמשים ברמה בינלאומית באמהרית כי יש הרבה אתיופים בחו"ל והעבודה האינטרנטית מאוד נפוצה היום ואפשר ללמוד ולקחת משם. אם אי אפשר, אז אי אפשר, אבל חשוב לבדוק את הדברים. תודה לכל המשתתפים. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.